התש"ף 2020. אנחנו מקיימם שיח למעשה כבר מסוף הדיון הקודם עם משרד הבריאות, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לאיזה מתווה שהוא מוסכם, לפחות בחלקים שבהם דנו כאן בדיון. מה שקורה כרגע זה דבר כזה: הבריכות והים, נצביע עליהם ונחריג אותם. לגבי הנושא של המסעדות, עדיין אין הסכמה לגבי השאלה אם בפנים ובחוץ. הם מתעקשים רק בחוץ. על פניו כדי שהמסעדות יהיו פתוחות מחר, בכל מקרה נצטרך להצביע ולהחריג אותן בהתאם להסכם החדש שיהיה להם עם הממשלה. - - - מחר ב-05:00 בבוקר. מה שנאמר לי על ידי סגן השר שבמהלך הערב הם יביאו את הצו מתוקן, ואז נוכל להצביע. תוך כדי המליאה נקבל אישור מיוחד כדי להצביע על פי המתווה החדש שיהיה. יכול להיות שהם יגיעו גם להסכם אחר עם המסעדנים. אנחנו מחריגים עכשיו את המסעדות? לא נצביע על המסעדנים, וגם לגבי האטרקציות וכל הדברים האחרים עוד לא הגענו להסכמה. מה קורה? האטרקציות הן ממילא בסוף השבוע, זה לא למחר בבוקר, יש לנו עד יום רביעי להחליט אם אנחנו מקבלים, מורידים, ולהמשיך לקיים על זה דיון מול המשרד. זאת אומרת, זה לא משנה שום דבר במציאות שם בחוץ. אין לנו מגבלת זמן של שבוע? הזמן נגמר רק ביום ראשון. הינה, הגיע השר יזהר שי. מייד אני אתן לך את רשות הדיבור, אני פשוט מנסה להסביר את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. לגבי חדרי הכושר, אחרי ששמענו את כולם ושמענו אנשי מקצוע, חשבנו שניתן שבוע, שנאפשר לעשות את החלוקה המשפטית, אנחנו גם על זה לא נצביע עכשיו. אם בהתחלה אמרנו שנקבל את הצו ונאפשר עבודה של שבוע, אנחנו כרגע לא נצביע על זה. נשאיר את זה יחד עם כל הדברים האחרים עד ליום רביעי, בהתאם למה שדיברנו בחוץ עם היועצים המשפטיים לנסות לעשות הפרדה בין הענפים השונים שנמצאים בעולם הכושר, כדי שנוכל לקיים דיון ענייני ולא לשפוך את הכול פנימה. זה יאפשר לנו דיון יותר רציני ממה שניהלנו עד עכשיו לגבי הסוגיה הזאת, ואז כבר נכריע עם כל הדברים האחרים. למעשה אנחנו לא יוצרים פה דרמות, אבל כן חשוב לי להצביע על ההחרגה של החופים ושל הבריכות, כדי שלפחות את הדבר הזה אנחנו נסגור. השר יזהר שי, בבקשה. יפעת, כדי שנבין, האם המסעדות פתוחות מחר כמו היום?

אנחנו נצביע בערב על המתווה החדש, כפי שהוא יוסכם במשא-ומתן ביניהם, ואם לא, אנחנו נתכנס מחר בבוקר ונפתח אותן. יפעת, מה השתנה בכמה השעות האלה? היית מאוד מאוד נחרצת בדיבורים שלך. אנחנו מאתמול על זה. אם הממשלה הייתה רוצה, היא כבר הייתה מגיעה - - - אם כבר אמרת דברים לפרוטוקול, אז אני אגיד אותם כמו שהם היו. היו פה חבריי יחד איתנו, היינו מאוד מאוד נחרצים לגבי העניין של האטרקציות, במיוחד במקומות הפתוחים, דיברנו על ההחרגה מבחינת הניסוח המשפטי וידענו שאנחנו הולכים לדבר עם משרד הבריאות.

אני מזכירה לכם שלפני שעתיים גם לגבי חדרי הכושר אמרנו שאנחנו אולי כן נאפשר את הסגירה שלהם עד לשבוע הבא או שניתן כמה ימים כדי שיעשו לנו את הפילוח המשפטי לפי החלוקה לענפים בתוך הענף הגדול הזה שנקרא "פעילויות ספורט". זה היה הסיכום בינינו, ואיתו אני מגיעה לכאן. הדברים נשארו כמו שהם, אנחנו לא נצביע על כל החלקים שאין עליהם הסכמה. אנחנו נמשיך לדון בהם. חלקם הגדול לא רלוונטי למחר בבוקר, כי הם ממילא מדברים על סוף השבוע, כי האטרקציות פתוחות במשך כל השבוע ומדובר על הסגירה שלהן רק בסוף השבוע. אם אנחנו לא מצביעים על זה, גם על חדרי הכושר אנחנו לא נצביע היום, לא נפיל ולא נקבל, אלא ניתן את האפשרות לעשות עבודה משפטית ונקבל את ההחלטות בהתאם ביום רביעי. בפעם הקודמת שאנחנו דנו על הצו הזה, מצב הדברים היה אחר לחלוטין. יש משהו שלא היה בהתאם למה שציינתי עכשיו? אמרנו שנחלק את חדרי הכושר ואת הסטודיו. הסטודיו לפי מה שגרוטו ביקש, שלא יעשו שם - - - לא. עד מחר הוא צריך לתת את הרשימה.

תודה, חבר הכנסת מיקי לוי. נכון סיכמנו שאנחנו נותנים עד מחר או מוחרתיים? עד מחר הוא צריך להביא את הרשימה כדי שנצביע. כדי שנצביע על חדרי כושר, אבל הסטודיו - - - זה סוכם מלכתחילה. זה לגבי הסטודיו. אם כבר חדרי כושר לא בפנים, אז אולי נחריג את חדרי הכושר ונפתח אותם? אי-אפשר. אתם אמרתם בעצמכם שאולי את חדרי הכושר אתם לא רוצים לקבל, ואתם רוצים את הסטודיו.

כל השיחה שניהלנו שם בחוץ, את כולה הבאתי לפה. שום דבר לא השתנה. הגענו למצב שבסוף האג'נדה שלנו היא כן לעזור למשק גם מבחינה בריאותית וגם כלכלית במגבלות. חדרי כושר זה 200,000 אנשים שמתפרנסים מכך. אנחנו לא מצביעים כרגע, אנחנו לא מפילים את זה. בניגוד למה שדיברנו קודם, אנחנו לא מפילים את זה. יכול להיות שהשר יחדש לנו משהו? אני לא מבינה מה השתנה פה בשעתיים האלו. שום דבר לא השתנה. כל מה שדיברנו בחוץ ותודה רבה גם לחבר הכנסת יואל רזבוזוב שאומר שכל מה שדיברנו בחוץ הגיע לכאן לשולחן. כל ניסיון לומר שמשהו השתנה כאן הוא בעיניי אחיזת עיניים. אני גם אומר לגבי האטרקציות, המוזיאונים וכל הדברים האלה, שחשובים אגב לא רק לנו, גם למשרד התרבות והספורט, והם בעצמם נתנו לנו חוות-דעת, אמרנו שאנחנו רוצים להתעקש על זה. משום שאין הסכמות אני לא מצביעה על זה בכלל, אני לא פותחת ולא סוגרת, אני עושה הקפאה רגע של המצב. ממילא אגב כל האטרקציות מדברות על סוף השבוע, ככה שאנחנו לא יוצרים איזה שינוי דרמטי למחר בבוקר. בואו נעשה את זה נכון. - - - חדרי כושר וסטודיו סגורים. הם היו בכל מקרה, לפי מה שסיכמנו בצוהריים. הם עכשיו סגורים.

על פי הצו הממשלתי החדש.

הם מקבלים על זה כסף עכשיו? זה סיפור אחר, ואנחנו נדרוש עכשיו, כשאנחנו לא מצביעים על זה, שיביאו לנו גם את מתווה הפיצוי. חברת הכנסת מלינובסקי, בואי נגיד ביושר, מה שסיכמנו בצוהריים שממילא אנחנו לא מאשרים את זה עכשיו, זה מה שהשארנו. אני אסביר לך מה סיכמנו. אנחנו סיכמנו שאת תעדכני אותנו על ההתפתחויות, וציפיתי שאת תעדכני אותנו על ההתפתחויות לפני הדיון ולא תוך כדי דיון.

בדיוק בדרך לכאן קיבלנו את התשובות אחרי הרבה מאוד שיחות. זה מה שסיכמנו. מרגע שלא עדכנת שום דבר לפני הדיון, חשבתי - - - גם אם לא עדכנתי שום דבר לפני הדיון, יגידו חבר הכנסת מיקי לוי וחבר הכנסת יואל רזבוזוב שלגבי חדרי הכושר והסטודיו ביקשנו שיעשו לנו רשימה עם הגדרות משפטיות, ואנחנו נקבל אותה עד מחר או מוחרתיים. חברים, אל תעוותו את מה שהיה כאן. בואו, אנחנו מתנהלים ביושר אחד עם השני, בואו נשמור על זה. מסעדנים זה בערב וחדרי כושר וסטודיו מחר נעשה דיון על זה. ביקשנו שעד מחר או יום רביעי הם ייתנו לנו רשימה של כל הענפים הפנימיים בעולם הספורט, ואנחנו נקבל החלטה כדי לעזור לכמה שאנחנו יכולים.

אני ממש מתנצלת, בתוך חמש דקות אנחנו צריכים להצביע. תודה, גברתי היושבת-ראש, תודה לכל חברי וחברות הוועדה שעבדתם בצורה אינטנסיבית, בכלל בשבועות האחרונים ובטח ב-48 השעות

על מנת להפחית את הסכנה להמשך קצב ההדבקה העולה. אנחנו בירידה. תדייק, אנחנו בירידה עכשיו. ראינו היום את הנתונים. יש שלושה מספרים שאני רוצה שתזכרו

בטח ביום-יומיים הקרובים.

מממשלת ישראל, לשים שם את הקו האדום, וזאת הבקשה גם אליכם.

כל החלטה שלכם צריכה להסתכל על מה קורה בעוד שלושה-ארבעה שבועות. היום ישב פה סגן שר וגרוטו אמר - - - חבל, אין לנו זמן לנהל את הדיון. זו עבודה בעיניים. לפני שעתיים ישב סגן שר הבריאות ואמר 1,000,

חברת הכנסת מלינובסקי, אפשר להחליט שגם על הבריכות נצביע מחר ואז תדברו, כי אסור לי להצביע על זמן מליאה. חברת הכנסת מלינובסקי, אני אתייחס לזה. הטווח האדום מתחיל ב-750 חולים קשה בקורונה, וזה נכון שהממשלה אמרה שהיא לוקחת לעצמה בטווח האדום הזה בין 750 ל-1,000 ומתקצבת את מערכת הבריאות ממש בימים אלה, שזה גיוס תקנים, זה לקחת אנשים מכל מיני מקומות אחרים, כדי שיעמדו בין 750 ל-1,000. תיכף אני אסביר לך למה ההבדל הוא יום אחד, חברת הכנסת מלינובסקי. לכן בין 750 ל-1,000 זה אולי נשמע הרבה, אבל זה הבדל של יום אחד, ולכן הינה המספר השני שאני רוצה שתשימו לב אליו. כמות החולים הקשים החדשים שנכנסים למערכת, כי זה מדד חשוב, הכפילה את עצמה שלוש פעמים בחודש האחרון. עמדנו שלשום על 30 חולים קשים חדשים. תלכו איתי הלאה, אם אנחנו נלך בחודש הקרוב עוד פעם שלוש פעמים, נגיע ל-60, 120, 240 - - - בסוף כולנו נמות. הבעיה שבכל פעם אנחנו מקבלים נתונים אחרים. השר יזהר שי, סליחה, שמענו את כל הדברים האלה. הבהירו לנו את כל זה, המתמטיקה לא עובדת ככה, גם לא באופן תיאורטי. אנחנו לא שם.

מה שאני בא לחדש לכם שאנחנו מקבלים את ההחלטות על סמך הנתונים האלה, שהם מגבלות מערכת הבריאות הישראלית. ההחלטות נועדו להפחית את כמות החולים הקשים שיגיעו למערכת הזאת חודש מהיום. קיבלנו המלצות של מומחים לגבי סל של אפשרויות, כשאף אחד מהמומחים, לא בארץ ולא בעולם יכול להעיד בוודאות שאם ניקח אחד מהם הוא יפחית בעשרה חולים קשים את כמות הנכנסים ביום למערכת, אמצעי אחר יכניס 50 ואמצעי אחר ימנע מ-70 להיכנס. אין מדע כזה בעולם. אני אומר את זה באחריות. הדבר היחיד שכל מדינות העולם יודעות בוודאות זה שסגר מלא אכן יוריד באופן ודאי את כמות הנדבקים לאיזה מקום שנרצה, כי אם נלך עד הסוף לא יהיו נדבקים בכלל. אנחנו מנסים לגשר בין איפה שאנחנו נמצאים היום, שזה הכפלה שלוש פעמים של כמות החולים הקשים שנכנסו למערכת, ועד חלילה לסגר מלא, כשטווח ההחלטה שלנו עד לסגר מלא שהמומחים אומרים לנו שיהיה מאוחר מדי זה סדר גודל של אולי שלושה שבועות. לכן אני מבקש מכם, כל החלטה שלכם שאתם לוקחים, כמובן היא מכובדת והיא החלטה לגיטימית, אתם הכנסת ואתם הריבון על ההחלטות האלה, כמו שנקבע בחוק, בצדק, ואני מכבד את זה, הינה אנחנו נמצאים פה. אתם יכולים לבטל כל החלטה של הממשלה, כמו שנקבע בחוק, אבל קחו בחשבון, האחריות היא לא להגיע ל-750 חולים קשים במערכת הבריאות. כל החלטה שלכם מכניסה לשם יותר או מוציאה משם אנשים.

אני לא רוצה לחשוב מה יהיה בחורף. שי, תחשוב על זה. אני חושב על זה. יוליה, הסיבה שאני לא ישן כבר שבועיים היא זה. אתם בהחלטות שלכם ובהצבעות שלכם צריכים לקחת את זה בחשבון.

אני רוצה שנספיק - - - לפחות להצביע על הבריכות

אני מוכרחה לומר, שמענו את הנתונים, יש לי מה להגיד עליהם - - - כן, אבל לא נעשה את זה עכשיו.

תודה לך.

אנחנו מעמידים כרגע להצבעה אך ורק את הבריכות והחופים, כדי שנוכל להבטיח אותם, והנושא של המסעדות נביא היום בצו חדש, לפי ההסכם שיהיה עם המסעדנים, להצבעה כאן בוועדה, אפילו בזמן מליאה. ואנחנו אומרים מכאן לממשלה שאם לא יביאו לנו את הצו, כפי שהתחייבו עד הערב, נתכנס מחר בבוקר ופשוט נחריג גם את המסעדות, כדי שהם יוכלו לפתוח כרגיל מחר בבוקר. לגבי אטרקציות? לגבי אטרקציות והכול נמשיך לקיים שיח, וכרגע אנחנו לא מצביעים עליהם, לא בעד ולא נגד. ממילא זה לסוף שבוע. יש לנו עוד יומיים לעבוד על זה. אנחנו יכולים לעשות את זה ברגוע.

רגע, גם תסכמי את הסיפור של הפילטיס והסטודיו? אמרנו, לכן אנחנו לא מצביעים על זה, לא בעד ולא נגד. אני רק אומר שהתיקון לגבי בריכות וחופי ים נמצא בסעיף 1(ג) בצו, וזה כרגע מה שיתוקן במידה ותחריגו את שני הנושאים האלה, שאתם מצביעים רק עליהם. אנחנו מצביעים. מי בעד ההחרגה? זה בסדר בניסוח המשפטי? פסילת הנושא או החרגת הנושא. לא לאשר את הסעיף. אנחנו לא מאשרים את הסעיף של בריכות וחופי ים בסופי שבוע. מי בעד לא לאשר? יש פה כשלים לוגיים, חבל על הזמן. מי בעד ההחרגה, חברים? הצבעה בעד, 9 נגד, אין נמנעים, אין אושרה. חבר הכנסת מיקי לוי, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, חברת הכנסת עינב קאבלה, חברת הכנסת הילה וזאן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון כולנו בעד ההחרגה. מתנגדים אין. נמנעים אין. ניפגש כאן הערב בהצבעה על המסעדות. תודה, הדיון נעול.